אני פותח את הישיבה. על סדר-היום, הליכי מינוי דירקטורים בתאגידי המים והביוב. כפי שאתם יודעים, אנחנו התחלנו את הדיון הזה בישיבה הקודמת ואנחנו רוצים לסיים את זה. קודם כל נתחיל מזה שדיברנו על זה שצריכה לקום ועדה נוספת רק לתאגידי מים, כי הוועדה הקיימת לא יכולה עניינית לטפל במהירות הראויה בתאגידי המים כשהיא צריכה לטפל בכל הדירקטורים בחברות הממשלתיות. על זה הייתה הסכמה, אני חושב, ואין שום בעיה להקים ועדה כזאת. מה שביקשנו בנוסף, שיהיה נציג בוועדה של מרכז שלטון מקומי כי הם בעצם צד בעניין הזה. אני לא רוצה לתקן את החוק. אני הבנתי שיש שני נציגי ציבור, אז צריך להיות הסכמה שאחד מהם יהיה נציג של מרכז שלטון מקומי ואז אתם תמנו בהסכמה איתם או בתאום איתם או בהתייעצות איתם מישהו שייצג את השלטון המקומי בוועדה החדשה הזאת. דבר שני, אני מבין שצריכה להיות שופטת בדימוס בוועדה כזאת. אדם שכשיר לכהן כשופט בית משפט מחוזי. הרבה אנשים כשרים. אין לי התנגדות, תבחרו את מי שאתם רוצים. תמנו את מי שאתם רוצים. תקימו את הוועדה הזאת אם אפשר מהר. תמנו שופט, תמנו את הנציגים, תמנו גם איש ציבור מטעם הרשויות המקומיות כי זו ועדה ספציפית, מיוחדת. זה כמו הוועדה הרגילה עם השופטת גילאור שצריכה לטפל בכל. לגבי רשות המים, חשבתי שהם צריכים להיות. זה נכון, הם הגוף המקצועי. הם צריכים רק לייעץ לוועדה. מקובל עליי. אני חוזר בי ממה שאמרתי בפעם שעברה. בבקשה. בוקר טוב, אם רק תוכלי להתייחס כמובן להלימה בין הוראות החוק שמקימות את הוועדה לבין מה שביקש היושב-ראש והאם ניתן לעשות זאת ללא תיקון חקיקה? אני אתייחס לכל. כן, מעדיפים שלא יהיה תיקון חקיקה. אין צורך לרוץ לחקיקה. אני סגנית מנהלת רשות החברות הממשלתיות. קודם כל נתחיל בבשורות הטובות, שביום ראשון מתקיימת ועדה בראשות השופטת גילאור ותדון ב-32 מועמדים שממתינים לדיון של תאגידי המים. אחרי שנטפל בכל ה-32, יש לנו בסך הכול עוד בערך סדר גודל של חמישה מועמדים שהנתונים שלהם הועברו - - - לא, מה שקיבלתם מהם. יכול להיות שיש עוד מועמדים שהם לא העבירו לכם. בדיוק, אנחנו לא יודעים. חמישה מועמדים שהתקבלו ממש בימים האחרונים. בסדר, מצוין, אז עשינו משהו את אומרת.

קודם כל נתחיל בבשורות הטובות. אני אגיד עוד בשורה טובה. אפשר שיהיה נציג של השלטון המקומי כנציג ציבור. גם לפי דרישות החוק היום. ככל שהוא יעמוד בתנאי הכשירות. ברור. וניגוד העניינים, כמובן בכפוף לכל - - - למרות שאת יודעת שיש בעיה עם תנאי כשירות. אחת הבעיות המרכזיות בחוק הקיים ובמדיניות של הוועדה זה שראש עיר, השנים שהוא ראש עיר לא נחשבות כניסיון, שזה דבר מצחיק, לכן אתם צריכים פה - - - האמנם כך וזה נכון. כן, לא נחשבות כניסיון כי הוא לא מנהל את העירייה. מי שמנהל את העירייה זה המנכ"ל, זה המנהלים, אז לא יהיה אף ראש עיר שיעמוד בזה. אדוני, אני היועצת המשפטית - - - כן, אז הגשתי הצעת חוק בעניין הזה. לא קידמנו אותה בסוף. אני רוצה להבהיר בנקודה הזאת. אני היועצת המשפטית בפועל של רשות

לפי הרכב הוועדה אמורים להיות בה כמו שנאמר שני נציגי ציבור ונקבעת רשימה על ידי השרים. ככל שבאותה רשימה יכללו אנשים שבאים מקרב גורמים בשלטון המקומי, אנחנו חושבים שלא תהיה מניעה גם למנות אותם משם כמובן במסגרת הרכב הוועדה. ראש עיר צריך לעמוד בחמש שנות ניסיון וכל הדברים האלה? אם הוא ראש עיר 15 שנה והוא בא לוועדה? אני היועצת המשפטית של הוועדה ואני רוצה לומר שאנחנו עושים הקבלה בהתאם להנחיית היועצת המשפטית לממשלה. כמו שכהונה של שר נחשבת כהונה ציבורית בכירה, כך ראש עיר, אנחנו מחשיבים את זה - - - בסדר, אז אין בעיה עם זה. אין בעיה. השתנה המצב. הייתה בעיה. נצטרך לעשות בדיקה פרטנית. בסדר, תעשו. יבוא מרכז שלטון, יבוא ביבס, סתם לדוגמה, ייתן לכם מישהו. לא מתאים? אין לו תנאי כשירות? אל תיתנו לו. אנחנו נבהיר את זה לביבס. השאלה היא אם ניגוד עניינים לשיטת רשות החברות הממשלתיות ורשות המים זה בעצם מונע מכל נציג של השלטון המקומי לשבת בוועדה?

כי נאמר כאן כמה פעמים - - - יש סעיף לגבי הדירקטוריון, אז הם יחילו אותו גם על איש ציבור. אני לא מדברת על הדירקטוריון. אני מדברת על החברות של נציג ציבור בוועדה. אנחנו מדברים על נציג השלטון המקומי, אז מה יגידו עכשיו, הוא לא יכול כי הוא ראש עיר? סביר להניח שהם ישימו אחד מראשי הערים ואז ראש העיר שיושב שם במרכז שלטון מקומי, בוועדה, הוא לא יוכל לטפל בעיר שלו. רק בעיר שלו. רק בעיר שלו, כן, זה ברור. אני לא רוצה להתייחס באופן פרטני לגורם כזה או אחר, האם זה מישהו שהוא בעל מומחיות או מכהן בתפקיד כזה או אחר. ברור, לפי מה שתציגו. לא התייחסתי לכשירות, התייחסתי לניגוד העניינים שחזרתם על זה פעם אחר פעם. ראש עיר, לא יהיה לו ניגוד עניינים בוועדה למינוי, זה ברור לגמרי. זה בבסיס. הם מסכימים שיהיה נציג. נציג זה יכול להיות ראש עיר, יכול להיות מנכ"ל, יכול להיות מי שישימו. אני רוצה להבהיר בעניין הזה וזה לאחר התייעצות ראשונית עם משרד המשפטים. זה נושא שצריך לבדוק אותו עד תומו. אנחנו לא מדברים על גורם שהוא נציג במובן זה כמו שיש בתאגידים ציבוריים, נציג גוף כזה או אחר, אלא גורמים הקשורים או באים מקרב השלטון המקומי כאשר השרים יצטרכו לכלול אותם ברשימה אחרי שמוודאים - - - כאיש ציבור. בדיוק, כאיש ציבור. יכול להיות שהם ישימו ראש עיר. זה אני לא יודעת. מה זה את לא יודעת? אבל על זה אנחנו מדברים. עכשיו אנחנו נגמור את הישיבה ועוד שנה תגידי לי שלא אישרו? אדוני היו"ר, היא גם מדברת עליו כאחד מתוך נבחרת הדח"צים, לא כאחד שבהכרח גם כן יכנס לשבת בדיון. הוא יהיה אחד המועמדים האפשריים. את לא הבנת את זה נכון.

אני לא הבנתי את זה נכון?

אני לא בטוחה. ודאי, אז מה? אז לא עשינו כלום. הוא יושב בוועדה כאיש ציבור. על זה הם מסכימים. לא שמעתי הסכמה, אדוני. אתם מסכימים שהוא בא כיועץ? הוא לא בא כיועץ. תגידו דברים קצת יותר חד משמעיים שנוכל להבין. צריך להסביר איך אדם נציג ציבור נכנס להיות חבר בוועדה. כדי שהוא יהיה חבר בוועדה הוא נכנס לרשימה של אנשים שצפויים להיות - - - בסדר גמור. השרים בוחרים מתוך הרשימה את הנציג. אני ממרכז השלטון המקומי.

שאמרתי, יכנס לנבחרת הדח"צים, אז גם הם יהיו רשאים לבחור מביניהם.

השרים ממנים את הרשימה ויו"ר הוועדה, השופטת לצורך העניין, היא בוחרת מתוך הרשימה שהשרים מאשרים. מה פתאום. רבותיי,

אני רואה שהביורוקרטיה יותר חזקה מכל דבר. אנחנו מדברים על ועדה למינוי דירקטורים בתאגידי מים, ועדה מיוחדת. הוועדה המיוחדת הזאת, אחד משני אנשי הציבור, על מנת שלא נעשה תיקון חקיקה ולא צריך, יהיה נציג השלטון המקומי הוועדה. עכשיו אתם רוצים להגיד לי שהוא יהיה ברשימה? תגידו לי, אתם בסדר? או שיש הסכמה לזה או שאין הסכמה. אמרנו לכם, קחו שבועיים-שלושה, דברו עם מי שאתם צריכים. אתם חוזרים עוד פעם בלי תשובות. אני רוצה להתייחס לוועדה הנפרדת כי בדקנו את זה בשבועיים האלה. ישבנו ובדקנו וכאן הבשורות הפחות טובות, שלא ניתן להקים ועדה בלי תיקון חקיקה. נדרש תיקון חקיקה.

אני אסביר. הפרשנות שלנו וזה על דעת משרד המשפטים, היא שהפנייה למעשה - - - בסדר, נכלול את זה בחוק, מה שאנחנו עושים תיקון עכשיו, אין שום בעיה. זה בהסכמתם, נכון? אתם מסכימים לזה. אני לא חושבת שאנחנו צד לעניין של הסכמה. ברור שהכנסת יכולה כל דבר, אבל אם יש הסכמה גם שלכם, זה מקל מבחינה ציבורית. אז אני רוצה להגיד גם את זה, כי היה לנו על זה דיון עם שר האוצר. אם תוקם ועדה נפרדת, הוא לא מעוניין שהיא תהיה מחוץ לרשות החברות. הוא רוצה שכל הנושא של טיפול במינויים - - - שתהיה ברשות החברות, לא מפריע לי. אני לא אמרתי שהיא לא תהיה ברשות

כל אחד מחזיק את הסמכויות שלו, אין לי בעיה. אני רוצה להתייחס לעוד נקודה בהקשר הזה. בנקודה הזאת אפשר להגיד שאין התנגדות שלכם לעניין? כאן אין התנגדות כמו שאני מבין. לא,

כי אנחנו הרגע אמרנו, זה דורש תיקון חקיקה. לא, אין בעיה, בתיקון חקיקה. ושהוועדה הזאת צריכה להיות חלק מרשות החברות. אז אנחנו כבר עושים תיקון. נכניס גם את נציג השלטון המקומי, מה הבעיה? חשבתי שנימנע מזה, אבל בסדר.

גם אם תקום עוד ועדה ונכנס אותה אפילו בתדירות של כל יום לצורך העניין כדי לדון בעניין - - - תיכף אנחנו נגיע אליהם, אל תדאגי. זה שני חלקים למטבע. כבוד היושב-ראש, הנושא הוא שגם אנחנו ברשות החברות כגוף מנהלי, אני קוראת לזה במילים עדינות, רזה מאוד ובעל משאבים מוגבלים מאוד - - - הם יתנו לך עובד. כמה עובדים יש לכם ברשות המים? שימו להם שיעזור להם בעניין הזה. אם יש עוד ועדה, צריך עוד מזכירות ועדה, צריך לשכה משפטית. בסדר, אז ייקח עשר שנים שיביאו לכם מזכירה שם. אנחנו צריכים כוח אדם, אחרת הנושאים לא יגיעו לוועדה. תהיה ועדה, היא לא תפעל. הנושאים לא יצליחו לעלות אליה כי לא נוכל לטפל בחומרים.

לא יכול להיות שהם ידרשו שזה יישאר ברשות החברות הממשלתיות אבל עכשיו הם לא יכולים לדון בדברים כי אין להם כוח אדם. אולי זה לא צריך להיות ברשות החברות הממשלתיות. סליחה, אנחנו דנים בכל הנושאים שעולים לפתחנו. אנחנו לא יכולים לדון בנושא שלא מגיע לפתחנו.

אני לא נכנס לזה. ברור שצריך כוח אדם, אני לא אומר שלא. אתם תעשו מה שצריך, אז יתנו לכם כוח אדם מתאים. אני לא אומר שלא, רק מה, אתם יכולים להיעזר ברשות המים, יש להם 200 עובדים. אם אנחנו כבר נעשה תיקון בחקיקה, לא צריכים חוק מיוחד, נכון? יש לנו את החוק הזה. אני חושב שאפשר יהיה לשלב את התיקון בהצעת החוק שהגיש היושב-ראש לתיקון חוק תאגידי מים וביוב. נכניס את זה שם. מה שאני כן רוצה, שתהיה מגבלה של תקופת המינוי, זאת אומרת דיון והחלטה. נקצוב לכם זמן. ברגע שיש בקשה של תאגידי מים למינוי דירקטור, יש לכם שלושה חודשים לסיים את התהליך. לא סיימתם? החוק יגיד שהוא יהיה כבר דירקטור גם אם הוא לא מתאים, ואתם תדאגו לבטל את המינוי על ידי מינוי דירקטור אחר. אני לא מוכן, ואני אומר את זה לרשות המים, תיכף נגיע אליכם, שלוקח שנתיים או שלוש מכל מיני סיבות למנות דירקטור. לא יהיה הדבר הזה. יהיה מגבלה של זמן במינוי דירקטור בתאגידי מים. אם אפשר עוד משהו,

שבקשה לא תוכל להיות מוגשת רק אם כל הדירקטוריון מתמנה. עכשיו אנחנו נתייחס אליהם. שלחתם לי ריכוז הוראות ובדיקת הצעות, מינוי מועמדים לכהונת דירקטורים בתאגידי מים וביוב. מה שרשות המים העבירה לוועדה. כן, מסמך שהעברתם לי. בסדר גמור. הכללים שאתם קובעים, שיהיה דיון רק אם כל המקשה היא בבת אחת, זה לא דבר שמתקבל על הדעת.

יש הרי החלטות בית המשפט העליון. סבירות קיצונית היא סבירות קיצונית, אז זה ממש אי סבירות קיצונית. אתם אומרים לפי מה שראיתי, שהדירקטוריון לא יכול בעצם לקבל החלטות אם אין לו אנשי ציבור. יפה מאוד. זה הוראה בחוק החברות הממשלתיות. כן, ראיתי. מה זה מפריע למנות דירקטור? סתם לדוגמה, עובד עירייה, אתם מאשרים אותו. עדיין הדירקטוריון לא יכול לקבל החלטות. זה בסדר גמור, אבל תגמרו את התהליך של הדירקטור הספציפי הזה, שאם יבואו ויביאו את אנשי הציבור, אז אפשר יהיה להשלים את המלאכה.

זה כבר ביצה ותרנגולת, לכן את התהליך אתם צריכים לסיים עם אותו דירקטור, ולמרות שהוא חבר דירקטוריון, לא יכול לקבל החלטות על פי החוק. אין שום בעיה עם זה אבל אתם מעכבים את כל התהליך באופן כזה שלא ממנים אף אחד ואחר כך כשמביאים אחד, מתחילים את התהליך שוב פעם מחדש כי כבר עברו שנתיים. זה לא הולך ככה. אתם צריכים לפשט את התהליך, לפשט את הכללים שלכם. גם אם כתוב בחוק סעיף שהדירקטוריון לא - - - , מה זה רלוונטי לגבי מינוי של מישהו? עדיין הדירקטוריון לא יכול.

היושב-ראש, אני אתייחס ברשותך. אני מנהל רשות המים. כמה דברים, קודם כל אני שמח שאנחנו נוכל - - - שימנו את הבן אדם והדירקטוריון לא יכול לדון. העירייה צריכה לעשות את כל התהליך המהיר כדי למנות אנשי ציבור ולהעביר את זה לאישור. אני מניח שמה שהיושב-ראש מכוון אליו הוא מה שכתבתם במסמך: "הרכב הדירקטוריון כולל דירקטורים מכהנים והמועמד שהוגש משלים הרכב חוקי". השאלה מה עומד מאחורי המילים האלה? אתה מבין? אז הכול מתעכב עד שיהיה הרכב חוקי ואז ארבע שנים אין כלום. זה לא מתקבל על הדעת. אתם צריכים לשנות את הנוהל הזה. למה אתם מקשים? דווקא אתם רשות המים צריכים להיות בעלי עניין שהעסק יעבוד מהר. אדוני היושב-ראש, אני יכול להתייחס?

אני מהלשכה המשפטית, רשות המים. אתה היית בישיבה הקודמת?

אתם כמה חבר'ה מטפלים בזה? לא, אני הייעוץ המשפטי. אני רואה שיש לכם כל כך הרבה. תנו להם עזרה. לכם יש אינטרס שהדירקטורים האלה יאושרו. תעזרו להם. כמה עובדים לכם יש? 60. ולהם יש 200. אצלם לא רק על דירקטוריון. אתם רק על דירקטוריון. כבוד היושב-ראש, אני אגיד, על דירקטורים, מנכ"לים, כל החברות הממשלתיות, כל התאגידים הציבוריים בישראל וכל תאגידי המים. לכן אנחנו רוצים להוציא מכם את תאגידי המים לוועדה אחרת. ולהביא לנו תוספת כוח אדם שתוכל לתמוך בכל התהליכים. אז מה זה בשביל המדינה לתת לכם איזה עובד-שניים? חמישה שישה. בסדר, אני לא נכנס למשא ומתן. אני משאיר לך את זה. נראה לי שאת תעשי את זה טוב. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס. הסעיף בחוק הוא סעיף בחוק תאגידי מים וביוב. דבר עם היועץ המשפטי שלי. הוא יגיד לך אם אתה צודק או לא.

הסעיף שאנחנו מתייחסים אליו הוא סעיף בחוק תאגידי מים וביוב. הוא מחייב את המספר המזערי. האינטרס שלנו הוא לייעל. איפה הייעול? אז אני רוצה להסביר אם יורשה לי,

המטרה שלנו שהדירקטוריון יתפקד, יוכל לקבל החלטות. זה המטרה הסופית אבל בדרך צריך לאשר דירקטורים כדי שהוא יתפקד.

לא נכון, אתם מונעים. אמר פה הבחור שהיה במקומך, לכן אמרתי אם אתה היית בישיבה הקודמת. הוא אמר שכל עוד יש עיכוב עד שיש הרכב מלא. בינתיים אתם עוצרים את כל המינויים ומחכים להרכב המלא. זה רציני? אדוני, הדברים מתנהלים במקביל אבל אני רוצה להסביר.

אנחנו מבינים את העניין, לא צריך הסברים - - - היושב-ראש, אנחנו נתייחס. בוא אני אסביר לך את זה. לא הבנת את זה עד עכשיו? לא היית בישיבה הקודמת. הייתי. אתה מגיש להם עכשיו הצעה לדירקטור, נגיד עובד עירייה. הם אומרים, אין הרכב מלא, לא דנים בהצעה הזאת. לא, לא, אדוני. הם מגלגלים אותך. למה מהנדסת עיריית רמת גן, למה עד עכשיו לא אישרתם אותה? כי אין הרכב מלא. אמרתם את זה במפורש בישיבה הקודמת. ארבע שנים. ברגע שיהיה - - - , אז עכשיו יגידו, עצור, תביא לי עוד פעם החלטת מועצה. נתחיל עם כל הסיפור מהתחלה. תארו לעצמכם שחבר בדירקטוריון שהוא רשות מקומית שהתחלף, נציג חבר מועצה שעכשיו הפך להיות לאומתי, ראש הרשות הנכנס לא יכול להחליף אותו. איתי, ברשותך אני רוצה להתייחס בבקשה להוראות סעיף 63. הסעיף הזה הוא בא אך ורק לייעל. הוא לא סותר את מה שנאמר כאן קודם. אז למה לקח לכם ארבע שנים בעיריית רמת גן? אני אסביר. אמרתם להם, בגלל שאין הרכב מלא. אדוני, אני רוצה

אני לא מצליח. המטרה שלנו בסופו של יום היא שהדירקטוריון יעבוד ויקבל החלטות. זה לא סותר הליכי מינוי אחרים. למה סגנית מהנדס עיריית רמת גן עד עכשיו לא אושרה? היא לא מתאימה? היא לא עומדת בתנאי הסף? מה בדיוק העניין? אתם אמרתם פה בישיבה, בגלל שאין הרכב מלא. אמרתם את זה. אתם אומרים לי סתם דברים?

אנחנו נתייחס ספציפית לגבי רמת גן עוד שנייה. תראה היושב-ראש, אנחנו נמצאים אצלך לא מעט ואנחנו שמחים להגיע. יפה. אתם תהיו אצלי הרבה. אנחנו שמחים תמיד להגיע. היתרון אצלך שישיבה ראשונה יש הרבה בלגאן ורעשים. הישיבה השנייה ישיבה רגועה. הנה, רגועה. אבל אנחנו לא מצליחים לענות. אנחנו נתייחס גם לגבי רמת גן. לא, כי אני רוצה לסיים את הדברים. אנחנו הראשונים שרוצים לסיים, היושב-ראש. ברשותך, ניתן ליועץ המשפטי שלנו להתייחס לגבי העיקרון ואחרי זה אפרת מיחידת הממונה על התאגידים תתייחס ספציפית לגבי רמת גן כי אני מבין שזה נושא שכל פעם עולה, ולהבנתי הוא לא מוצג בצורה - - - אחת הדוגמאות. בסדר גמור. ברשותך, שניהם ידברו רצוף ואני משוכנע שניתן מענה מלא. בבקשה. איתי, העיקרון הזה הוא עיקרון מנחה גם מול רשות החברות. העובדה שאין מספר מזערי של דירקטורים, דח"צים בתאגידים, זה המטרה הראשונה, היא כמובן למלא את השורות. המטרה שלנו היא לייעל ולמלא את השורות על מנת שהדירקטוריון יוכל לעבוד. ברגע שהשורות מלאות הדירקטוריון עובד. אין סתירה בין מינוי של דח"צים למינוי של חברי מועצה וחברי רשות מקומית. אבל זה לא נכון. אתם אומרים את זה לראשי ערים. אתם אומרים להם, יש זמן כי עדיין אין. מה זאת אומרת יש זמן? אתם תגמרו מהר מאוד את המינוי, שיישב בצד, לא יקבל שום החלטה. אין שום בעיה עם זה, אבל אתה לא יכול להבהיר שוב פעם ושוב פעם. זה לא הולך הסיפור הזה, לכן אנחנו בעניין הזה רוצים גם כן שיקבעו כללים ברורים לסיום העבודה. אתם ממנים דירקטור, מסיימים את העניין שלו ללא קשר אם הדירקטוריון יכול לפעול, לא יכול לפעול. זה לא רלוונטי בכלל ואתם אומרים את זה.

רק צריך לוודא שהוועדה תסכים לדון. איזה ועדה? הוועדה לבדיקת מינויים. אם באמת רשות החברות יקבלו פה תגבור ויצליחו למנות ועדה ספציפית, אז אני חושב שהבעיה תיפתר,

כי ברגע שיהיו ועדות דחופות, אז לא תהיה שום בעיה. בעצם כרגע אם הוועדה מתכנסת בתדירות לא מספיק טובה - - - אנחנו הולכים לתקן את החוק באופן הזה שאם הוגשה בקשה לדירקטוריון, אז הבקשה צריכה להסתיים תוך תקופת זמן מוגדרת, ואז כולם יתיישרו עם העניין הזה.

באף דירקטוריון אחר אין את הבעיה. זה רק ברשות המים משום מה. לא, לא, יש, את תדאג. יש גם בדירקטוריונים האחרים. לא ככה. ראשי ערים עושים הרבה רעש אבל יש את זה בכל מקום.

ברגע שהוועדה תתכנס בתדירות טובה, לא יהיה שום עיכוב, אני משוכנע בזה. חזי, אתה יודע שזה לא הקושי. זה לא העניין של התדירות, זה עניין של תדירות הגעת החומרים. אני אכנס אותה כל יום. במה אני אדון? אין לי חומר. כי הם לא מעבירים לה עד שלא יסיימו את כל העניין. היושב-ראש, רק אני אבהיר. יש מקרים שבהם רשות מקומית, ויש פה ראשי רשויות שנרשמו ולא הגיעו, לכן אני לא אתן דוגמאות שמיות, שראשי רשויות מגיעים והם מתלוננים על זה שלא עולים דירקטורים שלהם לוועדה ומסתבר שבכלל לא הגישו. אפשר אחר כך לתת רשימה. אם הם לא בסדר,

אבל אני לא מאמין שזה ברמה הזאת. יש להם עניין הרי.

אני מציע שאנחנו ורשות החברות נגבש נוהל עםSLA ברור של כמה זמן לוקח טיפול. מבחינתי להגיש אותו לוועדה אחר כך. מבחינתי שיבוא לדיון ואתם תחוו דעתכם. אנחנו בחקיקה נקבע את המועדים. כולם יתיישרו עם העניין. זה משהו הגיוני. אני לא אומר לכם עכשיו, תוך יומיים תגמרו את העניין. אני מציע שאתם תעשו ישיבה ותגידו לנו מה לדעתכם המועדים שצריך כדי לאשר דירקטור.

זה לא רלוונטי אם יש קבורום או אין קבורום. הם צריכים לאשר את הדירקטור ללא קשר ואחר כך העיריות ורשות המים יעשו את ההשלמות הנדרשות שהדירקטוריון יוכל לעבוד. זה בעיה ראשונה. דבר נוסף, אני רוצה לדעת, אם אין קבורום, אז מועצת העיר היא הקבורום כי היא בעלת המניות. בגדול, באישור של דוח כספי, כל הדברים האלה, שזה מעכב הרבה דברים. כאילו ברהט יכולים לעשות ישיבה של מועצת העיר ולפתור את הבעיה? אנחנו עשינו את זה פעם בראשון, דרך אגב. משום מה הם אומרים שזה בלתי אפשרי, אז איך עשינו את זה אז?

זה אפילו מעל הדירקטוריון. גם בחברה ציבורית אתה יכול לעשות, ואז אין עיכובים גם אם יש בעיות. זה אסיפה כללית, זה לא דירקטוריון. אם הדירקטוריון לא יכול לפעול, אז האסיפה הכללית תפעל. לאסיפה הכללית יש סמכויות מפורשות בחוק וגם לדירקטוריון יש סמכויות מפורשות. אנחנו נתקן את החוק ואז אתם כשוט תצטרכו לעבוד מהר מאוד כדי שיהיה דירקטוריון. אנחנו נמנע תרגיל של המועצה. אין מצב שהעירייה תגרור רגליים כדי לבוא למועצת העיר. זה לא יהיה. בגדול, אנחנו צריכים לעשות בתיקון עצמו את הדבר הזה, אבל לדאוג שהעירייה לא תגרור רגליים ותדאג שלא יהיה דירקטוריון על מנת שהיא תקבל את ההחלטות

תחשוב על איך אנחנו מנסחים את זה בקריאה הראשונה. זה יגיע לוועדת שרים נראה לי שבשבוע הבא. נדבר על זה. אנחנו נעשה את הדברים בהסכמה אתכם, אל תדאגו. אנחנו לא מתכוונים לעשות לכם עם פטיש חמש קילו, אבל תחשבו על העניין הזה שאם יש בעיה וזה הגיוני,

הדירקטוריון לא יכול לפעול ויש החלטות שמחויבים על מנת שיזוזו עניינים, אז בעלי המניות יעשו את זה, ובעלי המניות זה האסיפה הכללית של מועצת העיר. לא בכל מצב. ניתן לכם את הסמכות שאם העירייה גוררת רגליים במינוי של הדירקטורים, שאתם תמנעו את העניין הזה. אתם הרגולטור, תגידו לראש העיר, אדוני הנכבד, היית צריך להגיש את הדירקטורים. ברגע שהעיכוב הוא ממך, אתה לא יכול לכנס את מועצת העיר. מקובל עליי.

אנחנו מכירים את הפוליטיקה, הם יעשו תרגילים. ניתן לכם את הסמכות הזאת למנוע את הכינוס הזה, במצב הזה, בתנאים מפורשים. אם אתה גררת רגליים ואתה לא מינית ואתה לא עשית את העבודה ובינתיים אין קבורום ויש בעיה עם זה, אז מועצת העיר יכולה לקבל החלטות כאסיפה כללית, באופן זמני. היושב-ראש, חשוב לאזן. נאזן. אנחנו לא נסיים את העניין פה, אל תדאג. זה צריך לתקן בחקיקה?

אני אגיד לך למה בחקיקה, כי הם כל דבר אומרים, אין סמכות,

אז נעשה את זה בהסכמה. ניתן להם את הסמכות לעכב אבל נאשר את זה שאם זה קורה, זה אפשרי. מישהו צריך לאשר את הדוח הכספי. לכל תאגיד יש כמה ערים שהם שותפים בתאגיד, נכון? חלק מהתאגידים.

תאגידים אזוריים יש. הוא צודק. תאגיד אזורי, צריך להתייחס מי זה האסיפה הכללית. ראשי הרשויות זה האסיפה הכללית של התאגיד. זה כתוב בתקנות. ראשי רשויות אבל אין איזון. יש ראש עיריית תל אביב, נגיד הוא לקח איזה מקום קטן - - - לראשי הרשויות הגדולים יש יותר דירקטורים. גם באסיפה הכללית. ברגע שיש חמישה-שישה יישובים, כמו שיש לנו, השאלה איך נקבע הדירקטוריון? כמה דירקטוריון?

ואז עשינו תיקון לחוק והכנסנו את זה. שאלה נוספת זה לגבי המנכ"לים בתוך התאגידים, האם יש הגבלה בתקופת הכהונה? לא יודע. יש הגבלה? הם יודעים. אני לא זוכר את החוק בעל פה. האם יש הגבלה לכהונת מנכ"ל בתאגידים?

בתאגידי מים וביוב קודם כל לכל תאגיד יש תקנון. יש הגבלת כהונה. ההנחיות של הממונה על התאגידים הן שתי כהונות כאשר מעת לעת אנחנו לפי הצורך כמובן, אם הדירקטוריון מגיש בקשה בקשר למנכ"ל כזה או אחר שהוא מעוניין לכהונה שלישית, אז ניתן לבחון את זה ולאשר את זה. יש גמישות בעניין אבל בגדול ברוב התקנונים, כמעט 95% מדובר על שתי כהונות בלבד. אני שאלתי בישיבה הקודמת לגבי רהט באופן ספציפי. הבעיה עדיין לא נפתרה ועד שיהיה תיקון בחוק, אני מבקשת תשובה. אני אתייחס לזה כי את דיברת איתי על הנושא הזה בתום הישיבה. אחרי בדיקה מול היועץ המשפטי של התאגיד התברר באמת שראש העיר התפטר מהדירקטוריון, שאנחנו לא ידענו מזה, אבל לא הגישו מועמדים, זאת אומרת אין מועמדים של רהט.

אני יכולה להקריא גם את השמות והדפים.

אין לי מועמדים אצלי. אני דיברתי עם היועץ המשפטי של התאגיד והוא עדכן אותי שעדיין לא התכנסה ישיבה במועצת העיר כדי לאשר את המועמדים. לא הוגשו אלינו מועמדים. אצלנו לא חונים מועמדים.

אין בעיה, תעבירי לי שמות ואני אבדוק. רמת ישי, ראש המועצה פנה אליי שהתעכב המינוי ועכשיו אתם באים ואומרים לו, תעשה עוד פעם ישיבת מועצה. למה צריך עוד פעם ישיבה ועוד ישיבה? הרי יש מצב פוליטי מסוים לפני בחירות שלפעמים ראש עיר נכנס לקושי להעביר דברים. אם הוא העביר את זה לפני שנתיים, למה אתם מחייבים אותו עוד פעם לפני הבחירות, תתחיל את הכול מאפס? זה הנחיות של ועדת המינויים, שבחלוף שנה מיום החלטת המועצה,

אתם מנעתם את זה בגלל כל מיני בעיות ביורוקרטיות.

ברגע שיהיה נוהל מסודר וכמו שאמרת, הגבלות על משך המינוי, אני מניח שהדבר הזה יסתדר לבד.

אבל בינתיים אתם אומרים לו, הכול יסתדר, עכשיו תעביר את זה במועצת העיר. יש לו קושי להעביר את זה מחדש. תלכו לקראתו. גם לכם יש יועצת משפטית, נכון? אז תדברו עם היועץ המשפטי של הרשות ותיראו איך אתם מסדרים את העניינים. אתם צריכים לפשט את התהליך ולפתור בעיות קיימות. יש בעיות פוליטיות גם בעיריות. זה לא עכשיו אנחנו באים לדירקטוריון של חברת החשמל. זה לא אותו דבר. פה יש עניינים פוליטיים. דרך אגב, לא יודע אם אתם צריכים כל כך הרבה עובדים. הם יכינו לכם את כל החומר לוועדה, מסודר. יביאו לכם את זה. אני אגיב לזה כי שאלתם את זה גם בדיון הקודם. לצערנו החומר שאנחנו מקבלים מרשות המים לא מספק ברמה המקצועית שלו ולכן אנחנו נדרשים לעשות עבודה נוספת. שמעתם? הטענה אליכם. אדוני, אני לא כל כך מסכים עם הטענה של סגנית מנהל רשות החברות. אנחנו עוברים על החומרים. אנחנו צירפנו מסמך מפורט לוועדה לפי הבקשה. אפשר להתרשם ממה שרשות המים עושה ערב הגשת המועמדים לדיון בוועדה. איתי, אני מניח שעיינת במסמך וראית.

השאלה איפה באמת הפערים בין החומרים שאתם מעבירים לבין מה שדורשת רשות החברות? אני רוצה להשיב על זה. אני לא רואה פערים. נמצאת פה אפרת שגם כן יושבת יחד איתנו בוועדה. במרבית המקרים, 95% מהמקרים המסמכים מוגשים באופן מלא, תקין, גם חוות הדעת. אני יכול לומר שמצד אחד אנחנו כרשות המים אמורים לשקף את ההליך בפני הוועדה. מצד שני הוועדה מבקשת מאיתנו לא פעם להביע עמדה מפורשת. בעניין הזה לא פעם פונים אלינו כדי לקבל עמדה. יכול להיות שסגנית מנהל רשות החברות,

מדברת על הסוגיה הזאת, אבל מבחינת המסמכים שמוגשים לוועדה, אני עובר עליהם, אני רואה אותם. אני לא רואה שום בעיה. גם לא נתקלנו אף פעם בבעיה. שתראה לי פנייה פעם שפנתה אלינו ואמרה שחסר מסמכים ולא קיבלה. איך שאנחנו מקבלים את המייל אנחנו מעבירים תגובה. תפתרו את הבעיות ביניכם בעניין. הבעיות הן בעיות בבדיקה המשפטית.

אני לא רוצה לנקוב בשמות, בכל מיני מועמדים, דח"צים שגילינו שיש להם זיקה מאוד מאוד קרובה לראש רשות כזה או אחר או בהליכי איתור של מנכ"ל.

זה עירייה. לא, הוא דח"צ. דח"צ לא אמור להיות זיקה. אז מה, להביא אותו מרמלה? לא הבנתי. אתם רוצים שהדח"צ של ראשון יהיה מרמלה? הייתי מצפה שזה ייכתב בפרוטוקול והייתי מצפה לדעת מזה והייתי מצפה שחוות הדעת המשפטית תנקוב בדבר הזה ותיתן עמדה. יש זיקה תמיד. זיקה לראש עיר, זיקה לחבר מועצה תמיד יש. מאיפה הוא יביא אותם? צריך שיהיה ביטוי לזה. שיכתבו את זה. שיכתבו את זה ויתנו את העמדה המשפטית. יש גם בעיות בהליכי איתור ואני לא חלק מהליך האיתור. כשיש כשלים שנראים לעיניי אני חייבת לתת את הדעת. אני באמת חושב בעניין הזה של הייעוץ המשפטי, צריך לקבוע כלל ועיקרון מאוד חשוב, שאם עירייה מעבירה לכם נניח מועמד, אז זה באחריותם לבדוק שהכול בסדר. זה לא מה שהחוק אומר. אתם לא יכולים ללכת לחקור מה עירייה עושה ומה המחלקה של העירייה נתנה לראש העיר. זה אין סוף. אתם צריכים לדעת על מה אתם אחראים ואני חושב שזה הגיוני. לא חותמים על תצהיר? חותמים על תצהיר. אנחנו נותנים חוות דעת משפטיות על פי הסטנדרטים המקובלים בוועדה לבדיקת מינויים ביחס לכלל המינויים. זה לא משנה אם תהיה ועדה אחת או שתיים. חלק מההסדר החוקי של היום, וזה החשיבות שאנחנו רואים בו, זה באמת שיש ראיית רוחב של כלל המינויים. בהתאם לזה ניתן הייעוץ המשפטי. בתאגיד מים ודאי, אני אומר לך את זה באופן ברור, לא צריכים בשביל זה חוות דעת משפטיות. הדירקטורים, אנשי הציבור, יש להם איזשהו קשר או לחבר מועצה או למפלגה. זה לא בהכרח ניגוד עניינים ושחיתות. זה אתם צריכים קצת להקל. הוא צריך להיות כשיר להיות איש ציבור שם.

אותם כללים כמו מינוי בחברת החשמל,

בבסיס יש להם איזשהו קשר בתוך העיר. הם כפופים לחוק, אז הם צריכים למלא אחר הוראות - - - אם ככה, אפשר למנות איש ציבור בעיר רק כשהוא מעיר רחוקה מאוד. אדוני היושב-ראש, אפשר להעיר משהו קטן?

אני רוצה להביא את הדוגמה האישית שלי. אמרתי ארבע שנים. זה כבר בעיה אחרת. זה לא קשור למה שמדברים על אנשי ציבור. אתה היית חבר מועצה. יש הבדל. הייתי חבר מועצה, הייתי סגן ראש עיר, ממלא מקום ראש העיר. יש לי את כל הכישורים, מהנדס תואר שני. התעסקתי במים במכון התקנים וכך הלאה. במשך ארבע שנים פעם אחת הטפסים לא הגיעו, אבל פעם אחת נתנו לי סיבה שאני חבר מרכז ליכוד, אבל אני נבחר ציבור, אז מה אם אני חבר מרכז ליכוד? אז מה עשיתי? התפטרתי ואחר כך הגשתי עוד פעם מסמכים, לכן אני רוצה לחזק את ידך.

אתה בישיבה הקודמת גם אמרת לנו את הסיפור הזה,

בוא נתקדם. אני רוצה להודות לך. תודה רבה. נעשה סיכום ביניים בינתיים. קודם כל עיקרון ראשון, יש הסכמה של אנשי המקצוע מכל הגוונים להקים ועדה לבדיקת מינויים רק לתאגידי מים.

אנחנו חוזרים שהדבר הזה כפוף לתוספת כוח אדם, אחרת אין טעם. אני לא קובע את כוח האדם. זה קשור, כי אין טעם שיהיו לנו גם עשר ועדות. גם הוועדה הנוכחית יכולה להתכנס כל יום. אין מי שיתמוך בוועדה. הבנו את ההערה. לא צריך להיכנס לזה אבל אם צריך, אז יביאו לכם. עיקרון שני, הבהרנו שיהיה נציג של מרכז שלטון מקומי כאיש ציבור מתוך השניים שמאושרים. אחד מהם יהיה נציג השלטון המקומי. ואם אפשר להוסיף הערה, שהרשות אחראית בייעוץ המשפטי הפנימי שלה לאשר אותו. לא רשות, זה מרכז שלטון מקומי. זה איש ציבור. זה לא יהיה זכות וטו. יהיו מועדים בחקיקה לגבי אישור הדירקטורים. אני מבקש שעד לישיבה הבאה שאנחנו נדון בזה, שרשות המים וגם רשות החברות יסכמו ביניהם מה המועדים הסבירים והרלוונטיים לעניין הזה. אנחנו לא רוצים לקבוע לכם את זה כי זה עניין של עבודה, אבל צריך שיהיה משהו סביר. אני חושב שלושה חודשים זה מספיק, אבל שהם יחליטו, שיביאו ויגידו לנו. כשאין דירקטוריון שמסוגל לקבל החלטות, אין קבורום לפי החוק, אז האסיפה הכללית תוכל לקבל החלטות שקשורות לאישור דוח כספי, אישור תקציב. רשות המים תוכל למנוע את זה אם הם סבורים שהעירייה לא נקטה בפעולות הנחוצות על מנת למנות דירקטוריון פעיל, כדי שלא יעשו תרגילים. אנחנו יודעים שראשי ערים אוהבים לעשות תמרונים בעניין הזה. אנחנו לא ניתן להם. אנחנו רוצים לפתור בעיות שעולות כל הזמן וגם זה טוב לרשות המים הסיפור הזה. כלל נוסף, וזה לדעתי לא צריך חקיקה אבל זה תדברו עם היועץ המשפטי שלנו, שאתם עושים את התהליך של מינוי דירקטור ללא קשר לכך שאין קבורום או יש קבורום.

זה שני קווים מקבלים. אתה צריך לאשר, הוא יהיה חבר דירקטוריון אבל אין קבורום, אז אי אפשר לקבל החלטות. זו הנחיה גם לוועדה לבדיקת מנויים. אנחנו לא נעכב וגם הם לא יעכבו.

אף אחד לא יעכב. אני מציע שתשבו ביניכם. לדעתי כוח האדם שהם מדברים הוא מוגזם כי את רוב העבודה אתם יכולים לעשות. אתם צריכים להביא להם את זה על מוכן. כשיש שבעה אנשים, בסוף אנחנו ניתן הרבה עבודה לעורכי דין עוד פעם. זה רק עורכי דין בודקים. אבל זה סדר העבודה הנדרש.

ברשותך, אני הייתי בקשר עכשיו עם ראש העיר, שיחה מוקלטת עם אבי אמסלם, היועץ המשפטי של תאגיד המים. בקיצור, המסמכים אצלכם. הוא נקט שמות. גבירתי, אנחנו נבוא אליך אחרי הוועדה ונקבל את השמות. אני אעביר לך את השיחה עכשיו, ממש מוקלטת. בסדר גמור, אנחנו לא צריכים את ההקלטה.

אני רק רוצה להגיד לפרוטוקול כיוון שחברת הכנסת פה פונה אלינו. כמו שאמר היועץ המשפטי שלנו מקודם, בשיחה שלו עם היועץ המשפטי של התאגיד עדיין לא התקיימה ישיבת מועצה. אחרי הוועדה,

נבוא אליך ונקבל את המועמדים. האינטרס הראשון במעלה הוא שלנו, שיהיה לתאגיד רהט שהוא תאגיד חשוב, שיהיה קבורום. אבל בינתיים זה לא קורה. תקדמו את זה. אנחנו ברשותך גם נעדכן אותך. יש לנו את רמת ישי שיש לו בעיה עם זה, ויש לנו את עיריית רמת גן. אני מקווה שעיריית רמת גן זה בתוך 42 או לא? 32. בואו נגמור שהוא יבוא לפה ויחייך ולא יתחיל לצעוק עלינו. זה דבר ראשון. עכשיו הגענו לנושא האחרון, לנושא של דירקטורים מטעם מועצת העיר וראש העיר. מה אנחנו עושים עם זה? זה לא אותו דבר. נציג מועצת העיר צריך לעמוד בכל תנאי הכשירות? הרי הוא נבחר ציבור. מה עושים איתו? אז אין לו חמש שנות ניסיון, מה שמבקשים. הוא יכול להיות סוחר בשוק ולהיות חבר כנסת, אז מה? חבר כנסת, אין בעיה, כל אחד יכול להיות, דרך אגב. שופט הוא לא יכול להיות. חבר כנסת, הכול יכול להיות. יש לו תפקידים. אז מה? עדיין הוא נציג של מועצת העיר. למה ממנים אנשי עירייה? דרך אגב, הורידו את היחס. פעם היה שליש מועצת העיר, עכשיו רק 25%. זה תמיד היה 25%. לא נכון, היה שליש. אתה טועה. בדירקטוריונים הישנים היה שליש. גם בחברות עירוניות וגם בתאגידי מים היה

בעניין הזה מה העמדה שלכם? מה אתם רוצים, שחבר מועצת עיר יעמוד בכל הכשירויות? תבדקו לו ניגוד עניינים, מקובל. ניגוד עניינים זה ברור, אבל ניגוד עניינים אמיתי,

לא שהוא חבר מפלגה. זה לא רלוונטי, כן/לא חבר מרכז ולא שום דבר. הנושא של ראש עיר צריך להיפתר. אם רוצים שראש עיר יהיה יושב-ראש דירקטוריון, אז תנו לו להיות יושב-ראש דירקטוריון. מה זה מפריע לכם? הרי כל ההחלטות של הדירקטוריון, אתם בודקים אותם. אתם בודקים דבר-דבר, אני יודע את זה. בסדר גמור שבודקים, אין בעיה. אדוני היושב-ראש, העניין של ראש עיר כיושב-ראש דירקטוריון כבר נפתר. לא יודע, אז למה יש טענות אם זה נפתר? זה קיים. כי הם הולכים לקראת כבר. מי שהתנגד לזה זה רשות המים שהיא לא רוצה שראש עיר יהיה גם יושב-ראש דירקטוריון. היום ראש עיר יכול להתמנות ואין בעיה. אתה צודק, היום זה כבר נפתר. היושב-ראש, כרגע בעיקרון החוק מפנה לחוק החברות הממשלתיות ולכן בעצם התנאים למינוי דירקטור זה התנאים שכתובים בחוק החברות הממשלתיות, דהיינו תואר וניסיון וכל מה שצריך. מה שמבקש יושב-ראש הוועדה מחייב תיקון חקיקה. בדיוק, נכון. יש לכם התנגדות שראש עיר יהיה גם אם אין לו תואר ראשון?

אין התנגדות, כפוף להסדר ניגוד עניינים כמובן. אם ראש עיר, יש לו עסקים בתחום תאגיד המים, אז הוא יכול להיות? אם הבן שלו, יש לו, אז ברור שהוא לא יכול להיות. הכוונה לניגוד עניינים זה בדיוק לדברים האלה. אם למשל הבן שלו, יש לו חברה בתחום הביוב, אז הוא לא יכול להיות יושב-ראש. עם כל הכבוד, שישים מישהו אחר. יש פה שתי סוגיות, אחת זה זיקה והשני ניגוד עניינים. ניגוד עניינים כלכלי,

כמו שאמר היושב-ראש, לא מתקבל על הדעת, אבל ניגוד עניינים אחר, איזה ניגוד עניינים יכול להיות? זיקה יכול להיות. הרי כל הנציגים הם נציגי מפלגות. הוא חבר מפלגה, אז הוא לא יכול להיות דירקטוריון בגלל שהוא חבר מפלגה? היושב-ראש נתן דוגמה מצוינת ואני חושב שכולנו מסכימים. בסדר, נעשה תיקון שראש עיר וחברי מועצה יכולים להיות יושב-ראש או חבר דירקטוריון גם ללא תנאי הכשירות הקבועים למעט נושא של ניגוד עניינים, וגם ניגוד עניינים חייב להיות זיקה כלכלית.

עובד בתאגיד מים, מה קורה עם זה? זה לא כלכלי אבל זה גם לא בסדר. אדוני, יכול להיות שיהיה הסדר למניעת ניגוד עניינים. ראש העיר,

רוצה להיות יושב-ראש דירקטוריון, שהבן שלו לא יעבוד בתאגיד. שיעביר אותו למקום. יש גבול מה אפשר ללכת לקראת. מה שאני אומרת זה שדיני ניגוד העניינים קובעים אם יש צורך - - - מכיוון שבחוק אנחנו רוצים להכניס שהוא יכול להיות גם אם הוא לא עומד בתנאי הכשירות לפי החוק, אז עדיין אני רוצה לניגוד עניינים או כלכלי או אישי, במובן הזה שאם הבן שלו עובד בתאגיד או משהו כזה, אז הוא לא יכול להיות. אדוני, ניגוד עניינים זה לא שאלה של כשירות. לא אמרתי כשירות.

אם אני מכניס את זה בחוק, אז אני רוצה שיהיה כתוב ניגוד עניינים ואיזה ניגוד עניינים. אני מאזן את זה בצורה הזאת. בנושא קירבה יש הגדרה, אבא, אימא, אח, אחות. זה כלל ובחקיקה נדון בפרטים.

עוד משהו יש לנו ששכחנו? כבוד היושב-ראש, אם אפשר להגיד מילה. אני מנכ"ל תאגיד המים, מעיינות העמקים, ויושב-ראש הפורום. לכל הדעות מדובר על תהליך ארוך. גם אם נקצר אותו, עדיין מדובר על תהליך ארוך שמתחיל מהמועצה ונגמר בסוף בוועדה למינוי בכירים. אם הולכים לתיקון חקיקה, לא משנה כרגע אם יהיו שתי ועדות, אז אולי צריך גם לשקול את נושא אורך הקדנציות. אנחנו כל הזמן מסתובבים סביב עצמנו, רצים סביב עצמנו, בוחרים ואחרי שנה או שנה וחצי מתחילים לדבר כדי לראות שאנחנו בסופו של דבר - - - מה הקדנציה? היום אורך קדנציה הוא שלוש שנים, ואם משנים את החוק אולי צריך לשקול על הארכה של הקדנציה לארבע שנים. אני חושב שזה נכון. אני לא יודע, אני אגיד לך למה, כי לפעמים ראש עיר רוצה להחליף את הדירקטור. אם אתה אומר לו כל הקדנציה, אז הוא תקוע איתו. אז הוא יכול אולי להגדיר את זה לדח"צים ולא בהכרח לנציגי ציבור. אני גם חושב. הבעיה היחידה שהוא צודק, זה שאם אתה ממנה אחרי שלוש שנים ואז יש בחירות, רוצים להחליף את האנשים,

אתה חייב להמתין לשלוש שנים. בדרך כלל שנה. דוד, חברי מועצת עיר שהם הנציגים של העירייה, הם מתחלפים ואז יש לך את נציגי הציבור ויש לך עובדי עירייה. חבר מועצת עיר נשאר חבר מועצת עיר. אין הגבלה, אדוני. לא, נשאר חבר מועצת עיר. הוא לא עבר שלוש שנים, אפשר להחליף אותו?

המועצה מחליטה על עובדי עירייה ועל נבחרי ציבור, אז כך שאין בעיה - - - חבר מועצה שסיים את תפקידו, הוא לא יכול להמשיך להיות דירקטור. אני יודע את זה. זה כתוב בחוק. אנחנו נעשה דבר כזה, שדירקטור מן הציבור זה יהיה עד סוף הקדנציה או שלוש שנים, לפי - - - , ואז אפשר להחליף אותו אם רוצים. הכוונה לדח"צ או לנבחר ציבור? דח"צ. דוד, עוד פעם ממשיכים להסתובב סביב עצמנו בעניין. אבל נבחר ציבור, אם המועצה רוצה להחליף אותו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אגיד להם לא להחליף אותו? אנחנו מדברים על דח"צ. גם דח"צ עובר את אותו תהליך וכל שלוש שנים צריך להתחיל את כל התהליך. לא, אז אנחנו נגיד, עד סוף הקדנציה או שלוש שנים. אם נבחר שנתיים לפני סוף הקדנציה, אז אמרנו עד, אז בסוף הקדנציה הוא מפסיק להיות אלא אם כן רוצים - - - היושב-ראש, זה קיים היום. חבר מועצה - - - לא מועצה, אני מדבר על איש ציבור. רק הוא הבעיה, בינינו. נעשה תיקון כזה שהוא יישאר עד סוף הקדנציה. מה זה עד סוף הקדנציה, אדוני? עד סוף הקדנציה של מועצת העיר. היא נבחרת לחמש שנים, נכון? אם הוא נבחר אחרי שנה, יש לו עוד שלוש שנים, הוא יישאר עד סוף הקדנציה, אלא אם כן רוצים להחליף אותו. אני אתן לך מצב היפותטי של דירקטור שנבחר עכשיו בינואר נניח. הוא עכשיו אמור להיות שלוש שנים דח"צ, ואתה אומר בעצם שבאוקטובר מתבטלת הקדנציה שלו, אז אנחנו אף פעם לא נהיה עם דירקטוריון. נבחר ראש עיר חדש, נבחרו רשימות חדשות. רוצים להחליף אותו, אז יחליפו אותו. זה כבר עניין שלהם. עשינו איזון. יש דברים שאנחנו מעבירים להחלטת מועצת העיר, יש דברים שלא. זה סביר בהחלט. זה החלטה של ראש העיר שהוא יושב ומתחיל להחליף אנשים בגלל שיקולים פוליטיים, שיידע מה המשמעות של זה. אני צריך לפתור לו את כל הבעיות? אם אין בעיה, הוא יכול להמשיך. בעיה שלו. הוא רוצה להחליף, שיחליף. הוא לא רוצה, שלא יחליף. דרך אגב, גם אם הוא רוצה להחליף, עדיין אותו דירקטור יכול להישאר בינתיים עד שיאשרו אותו, אז אין שום פגיעה בתאגיד. הוא לא מפוטר מייד. הוא עד להחלפה נשאר חבר כדי שהתאגיד לא ייפגע ביכולת שלו לקבל החלטות. זה דווקא כדאי להדגיש. הוא יישאר - - - עד שימנו לו מישהו אחר, נכון. עכשיו כל אחד יודע מה המשימה שלו, נכון? לקראת תיקון החקיקה. תשבו ביניכם ותסגרו את העניינים האלה על מנת שכשאנחנו נבוא, נעבור על זה בצורה יותר חלקה. עוד משהו שלא עשינו? ה-32 האלה פותרים הרבה מאוד בעיות. עכשיו אתם תקבלו החלטה, תביאו לי פרט כזה. לא כזה דבר אלא תגמרו את העניין של האנשים. לא עכשיו תעבירו את זה חזרה לרשות החברות, אני רוצה פה פרט כזה וכזה ואז עוד פעם אנחנו נתעכב שנה. לא, לא, ה-32 האלה, הכול אצלם מלא. הכול תקין?

הם עולים לדיון ביום ראשון. כמה יש עוד שהם מחכים? יש אצלנו קרוב ל-25 מועמדים שחלקם עד סוף השבוע יוגשו.

ביום ראשון. צריך לכנס ועדה נוספת בתוך זמן קצר. אין שום בעיה. ככל שיהיו מסמכים - - - אז אולי נדחה את הישיבה בשבוע ואתם תדאגו לכל ה-25. היושב-ראש, יש לנו כרגע תאגידים בלי קבורום.

נקיים את הישיבה הקרובה, נקבע ישיבה נוספת.

הישיבה הנוספת יכולה להיות עוד שנה. לא, מה פתאום. אני מזכירה לך שהישיבה שלפני יום ראשון הייתה ב-8 בינואר. אנחנו לא עובדים בקצבים של חודשים.

יש לי שאלה לפני שאנחנו מסיימים, שצריך להתייחס אליה גם בחקיקה. בקריטריונים ששמים כאן, בסעיף 6 לייצוג הולם כתוב סעיף 63(א)(3) בחוק תאגידי מים וביוב מורה כי ככל שהדבר מתאפשר בנסיבות העניין, - - - בדירקטוריון.

למה ככל שיתאפשר? אני אגיד לך למה. נגיד לצורך הדוגמה מועצת העיר בבני ברק, אין אף אישה, אז מנסים לאזן את המינויים של חברי המועצה באנשי הציבור, נגיד, אז אי אפשר אולי לאזן מלא, אז ככל. "ככל" זה נותן את האפשרות לאזן. אבל כמה יש לנו כמו בני ברק? דוגמה אני נותן לך, כי החוק מדבר באופן כללי. אבל הם לוקחים את זה באופן כללי. "ככל שיתאפשר", אז זה לא יתאפשר. סמכי עליהם שהם דואגים ליישם את זה. הם דואגים ליישם את זה כמו שצריך. אני מקווה שכן. טוב, תודה רבה, סיימנו את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:56.